אנחנו ברוויזיה על פי בקשת חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחברות וחברי כנסת נוספים. אני אתן את הנמקת הרוויזיות לאוסאמה. שתי דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה,

אני חוזר על העמדה העקרונית. חבר הכנסת קרעי, שהציג את החוק בשם היוזמים, אמר שאולי צריך להגדיל את הכנסת. אתה אמרת שחבר הכנסת מקלב אפילו הניח הצעת חוק להגדיל את הכנסת ל-180. אז שהממשלה והקואליציה יבואו בהצעה כזאת ואז אנחנו נשקול אם באמת הגיעה השעה להרחיב ולהגדיל. אבל כאשר חוק יסוד: הכנסת קובע וקבע שמדובר בכנסת שהיא בת 120 חברים, אז אי אפשר שבגלל הסכמים קואליציוניים כאלה ואחרים ובגלל חוסר חברים של מפלגה אחת, אנחנו נשנה חוקי יסוד ונעשה סידור עבודה.

כל העניין הזה של התפלגות שאחריה כל חבר כנסת יכריז על ההשתייכות שלו תוך 24 שעות, אני חושב שזה מעודד סחר מכר, זה מעודד תופעה של עריקים. בנסיבות אחרות היה מדובר בפרישה, ואז לאותו חבר כנסת אסור היה אפילו לרוץ באחת הרשימות הקיימות אלא רק ברשימה חדשה, וכאן אנחנו דווקא מעודדים עריקות ומעבר ממפלגה למפלגה, אפילו במחיר של מתן ג'ובים, סידור עבודה וסידור ועדות. אנחנו מודעים למצוקת כוח האדם באחת המפלגות, אבל זה לא אומר שצריך להעביר חוק כזה. ויש גם את העניין של הוראת שעה. אני מבקש שתשקלו את זה. זה יקל עלינו כאופוזיציה בדרך שננהל את הדיונים לקראת השנייה והשלישית.

תודה רבה. אני מביא להצבעה את הרוויזיה לגבי הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון, הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר). מי בעד הרוויזיה? חמישה. מי נגד? מי נמנע?

הרוויזיה לא התקבלה. אנחנו עוברים לרוויזיה על הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה). מי בעד הרוויזיה? חמישה. מי נגד הרוויזיה? הצבעה אושר. הרוויזיה לא התקבלה. ברשות חברי הועדה אני רוצה לומר כמה מילים. בשנה וחצי האחרונות דובר הרבה מאוד בבניין הזה, במיוחד באמצעי התקשורת, על הצורך להחזיר את עבודת הכנסת לפול-טורבו. עבודת הכנסת היא הדבר החשוב ביותר שקיים, אולי אפילו לא פחות מעבודת הממשלה. עבודת כנסת טובה מביאה עבודת ממשלה טובה. והשתמשו בזה כל פעם, מצד זה או מצד אחר, ממפלגה כזאת או ממפלגה אחרת. החשיבות הגדולה של עבודת הכנסת היא כאן בוועדות. זה לב העשייה, לב החקיקה, לב הבקרה על הגוף המבצע, על הממשלה. ולכן אני שמח שחזרנו לעבודה, ובעזרת השם נעבוד קשה מאוד בשנים הקרובות. אני רוצה לומר עוד דבר. דווקא החוק שאנחנו מביאים היום הוא חוק שהולך לתרום הרבה מאוד לעבודה בוועדות הכנסת. כי יהיו חברי כנסת שהם לא שרים ולא סגני שרים ואין להם ועדות שרים ואין להם ישיבות דחופות בנושאי קורונה או דברים מהסוג הזה, וכך הכנסת תוכל לקבל לא רק עוד ידיים עובדות אלא גם ראש עובד ובקרה ופיקוח. ולכן אני חושב שהצעת החוק הזאת היא כן חשובה. ישנן השגות כאלה ואחרות שנאמרו על ידי החברים, ואנחנו נתייחס אליהן במהלך ההסתייגויות לשנייה ושלישית, אבל אני חושב שלב ליבו של החוק הנורבגי, שמהיום נקרא לו החוק הישראלי הוא לתת יותר כוח ותוספת ללב הפועם של הדמוקרטיה, כאשר הלב הפועם החשוב ביותר הוא ועדות הכנסת. אני מודה לכם על הישיבה הארוכה אבל אינטליגנטית שהייתה לנו. עוד נכונו לנו עלילות בימים הקרובים. תודה רבה. הישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.